בוקר טוב.

אני שמחה שיצא לי דווקא בנושא החשוב הזה להתכנס. אני מודה לכל חברי הכנסת

ברוך השם וטוב שעשיתם את הוועדה הזאת כי

האוצר ומרגי הגיעו להבנות של השוואת שכר הסייעות לשכרן של המטפלות והמטפלים במעונות היום. אני אזכיר שמעונות היום, המבנה בדרך כלל שייך לרשות, והמפעילים הם

לא להרע את מצבם של מעונות היום, ולכן אני אשמח לשמוע גם מנציגי הרווחה,

איך בדיוק מתכוונים לתת את המענה על החסר הזה. יפה. בסדר? כן.

על פי חוק מעונות יום שיקומיים, וככה הולכת שיטת התקצוב. כמובן שבשיח עם המנהלים והמפעילים של מעונות היום השיקומיים יש לנו דין ודברים ושיח שהוא מתמשך,

את ההפרש אנחנו הולכים לשלם. אז לא ירדתי לסוף דעתך.

התוספת כמו שהסבירו לנו כאן האנשים

התקצוב הוא תקצוב פר פעוט, אז אם אתה מוסיף 700 או 720 שקל פר פעוט, על עשרה, עושים את החישוב

לא. מבחינת שעות?

המטרה הייתה שלא תהיה נטישה ממעונות היום השיקומיים לעבר מקומות אחרים. אם הם נותנים רק את תוספת השכר ועדיין כל

בסדר, אני רק אומרת שקשה מאוד לעשות השוואות כי גם בתוך מעונות יום שיקומיים יש כל מיני סוגי מוגבלויות, לא סוג מוגבלות אחד דומה לאחר, יש קושי בכל מקום.

ואת הפער הזה צריך לסגור.

שהסייעות במדינת ישראל, חוץ מאשר אצלנו,

זה בסדר גמור אבל אנחנו התחלנו ממינוס, זאת אומרת יש כאן איזושהי אנומליה שלי היא לא מובנת לחלוטין. יש

טלי, אבל זה נבדק. בגלל שאני לא רוצה לפגוע בכבודם של אנשים וכיוון שיש לי את הדעות שלי ואת המידע שלי על כל מה שקשור לחלוקת משאבים כך או אחרת בין דבר כזה או דבר אחר, אני לא רוצה - - - יש

המהיר ביותר להשיג אותו בטווח שכזה, שאותה תוספת - - - שאלה אם אי אפשר להסדיר את הנושא. יש לפחות עוד שתי בעיות שחייבות לקבל פתרון מיידי. אבל אולי הצעה מעשית של דיון המשך שבו יציגו המשרדים, מעבר לפער של

ה-1,500 שקלים שמתקבלים לשכר, להבנתנו ועל פי החישובים שלנו, לא מספיק ולא מתקרב לזה, ואנחנו מוכנים לשבת ולראות את הנתונים,

איך 1,500 שקל, כששכר ממוצע של

אפס סייעות שמוכנות להתחייב לשנה הבאה כי אנחנו לא יודעים כמה אנחנו יכולים לשלם להן, ומעבר לכביש הן מקבלות את ה-8,000,

ותק, פלוס התמדה, פלוס מענק, הכול. אז אנחנו פשוט מבקשים,

שיסבירו לנו איך מ-1,500 שקל תוספת לשכר אנחנו יכולים לממן את כל המרכיבים האלה, כמו שהשר התחייב בפומבי בהודעה לתקשורת שקרא להשוואת תנאים

מה שהתייחס אליו מנכ"ל משרד הרווחה הוא רק להבדל בין הנטו לברוטו, וזה הכול, בהתאם, 1,500 שקלים הם התוספת. אם יש איזשהן שאלות ספציפיות נוספות אליי, אני כמובן אשמח להתייחס.

אני לא מתערבת בשיקול דעת של מי שעונה את התשובות. אני רק אמרתי שפה בוועדה הספציפית הזאת אנחנו דנים בשכרם של הסייעות, המטפלות והמטפלים

יקבלו פחות, ולא רק במה שנכנס בסופו של יום למשכורת אלא גם צריך להסתכל על תנאי ההעסקה העתידיים שלהן כי ככה אנחנו גם יכולים להבטיח עבודה טובה

ולכן, לא מספיק מה

לכן הנושא הוא מעבר לנושא השכר.

ואין ספק ואני מתחבר למה שאמר האדון שאינני זוכר את שמו שניכם, לא זוכר שכמובן שהשכר של הסייעות, המטפלות, הוא בלשון המעטה לא מספק וחייבים לתת לזה פתרון עומק ולא פתרון חד-פעמי. צריך לעשות דיון

תקנו אותי אם אני טועה.

מבין מכם שאני לא טועה, אז זה חמור מאוד. מאיפה אתה מבין? דניאל, תתקן את זה. זה לא נכון. סליחה שאני

יצאו ומצאו שיש שני מגזרים במדינה שהם לא מועסקים, חרדים, ערבים. אז מה עשו? עשו פרויקט מבורך, אמרו ככה: אם מעסיק יעסיק את האנשים הללו, או מהמגזר הזה או מהמגזר הזה, המדינה תוסיף לשכר שלו עוד שכר ואז זה יהיה אטרקטיבי בעיניו או בעיניה לצאת. אבל, אתה יודע באיזה מסלולים עשו את זה? חברות הייטק, קול סנטר. אני אומרת לעצמי: ההייטק צריך סיוע? קול סנטר צריך סיוע? יכול להיות שלעת ההיא זה היה משהו שהיה צריך ונזקק, אבל ריבונו של עולם, זה כמו עבודה מועדפת. למי נותנים עבודה מועדפת? לתחנות דלק, לבתי מלון. גם למעונות. ברוך השם.

יש לי חוק שמחייב את זה, גם לחינוך הרגיל וגם לחינוך המיוחד, כי אני חושבת שנערה שמסיימת צבא או נער שמסיים צבא ורוצה לעשות עבודה מועדפת, זה גם ערך עליון בעיניי.

יבחרו. אם נעשה את זה אטרקטיבי הם יבחרו. ואז אני אומרת, ברגע שמסלולי התעסוקה ישנו כי המסלול הזה עדיין קיים, במשרד הכלכלה הוא קיים, צריך להילחם על זה. זה דבר שגם המשרד צריך להילחם כי אני חושבת שיש בזה הרבה מאוד היגיון. דבר שני, במידה ונניח סייעת יוצאת לא עבור 6,000 אלא עבור 9,000, אתה יודע, כבר תהיה נהירה עצומה לתחום הזה ולא יהיה מצב שבו יחסר. אבל דבר אחר, ופה אני דווקא לא כל כך נעימה.

אני חושבת שהם צריכים הכשרה כי חייבות או חייבים להגיע מוכנים ומוכנות לתפקיד הזה. בעיניי, זה התפקיד החשוב ביותר מבין כלל המקצועות במדינת ישראל כי באמת זה המעט שאנחנו יכולים לתת. ובנוסף לזה, לא נראה את המראות לפעמים המזעזעים ויש מראות כאלה שאנחנו רואים מטפלים או מטפלות שמכים, שמתייחסים בצורה לא הולמת כלפי אותם מטופלים.

במה שהצגתי בכמה שניות האלה אני חושבת שאפשר למצוא פתרון. הוא נמצא על השולחן, רק צריך להילחם עבורו. תודה רבה, חברת הכנסת קטי שטרית. אנחנו מוגבלים בזמן בגלל המליאה. חבר הכנסת חילי ואחר כך חבר הכנסת עטאונה, כל אחד דקה וחצי,

בוקר טוב. הערכה גדולה לכולם. זאת סוגיה סופר מסובכת, היא סוגיה הרבה יותר גדולה רק מהסוגיה שלכם. מהשיח הזה, בדיוק. קשה מאוד להביא אנשים. אני חושב שדי ברור שלתנאים יש בכל זאת משמעות. ותמיד כולם מדברים על כמה חשוב בסוף הילדים במקומות הכי מורכבים ומאתגרים שיש, ופה זה בוודאי עונה להגדרה הזאת, אבל כדי שלהם יהיה טוב חייבים צוותים כאלה. יותר מדי מהר מדלגים על הצוות וחושבים על הילד, אבל יש דוח מקינזי המפורסם שתמיד אומר שאיכות התלמיד אף פעם לא תעלה על איכות המורה. בסוף אנחנו רוצים שלילדים האלה, וברמה הערכית אנחנו חושבים שלילדים האלה צריך הכי טוב שיש, צריך לדאוג שגם לאנשים שעובדים איתם יהיה הכי טוב שיש.

זה לא יפתור את כל הבעיה, גם קשה להביא. יש סדרי עדיפויות ואני חושב שאיזושהי קפיצה, לפחות השוואה, היא הכרחית פה. אני מבין שגם השר מרגי בעניין, אז אם אנחנו יכולים לתת מפה את הדחיפה. והזדמנות להגיד תודה למי שעוסק בזה בפועל, ודרככם,

חבר הכנסת עטאונה. חבריי אמרו כמעט את כל הדברים, אני אוסיף בכל זאת כמה משפטים. לפי דעתי קיים פער גדול ואי הלימה בין החשיבות של הסייעות,

בכל הדיונים שעלו, גם בוועדת חינוך, כבוד היושבת-ראש, כולם מדברים על החשיבות ועל כך שהכי חשוב לסייעות ולעוזרות, אבל המציאות גם כאיש חינוך אני אומר היא מאוד קשה. לכן כשבאים לדבר על החשיבות צריך לתרגם את זה גם מול האוצר, מול ההסכמים, שזה ייקח את כל מי שעובד ככלי עזר בתוך המערכת כדי לתת את השירות הטוב ביותר לילדים אלה.

תודה רבה. סליחה שאנחנו מסתכלים כל פעם על השעון. רק רציתי לומר לחלל הפרוטוקול, אני אומרת את זה כל הזמן. צריך לעשות שימוש בחיילים, כמו שהיו מורות חיילות בתקופתנו ובבני, בנות השירות הלאומי ולהכניס אותם.

יש עוד אנשים חוץ מחיילים וחיילות. סליחה. מה הבעיה להכשיר אותם?

יש עוד אנשים.

התרומה. זאת תרומה.

חברים, שקט. אני רוצה לומר את הדבר הבא. אני מבקשת להיעזר בחיילים וחיילות, כמו שהיו מורות חיילות בעבר הרחוק. ואני מבקש שייכתב שאני מסתייג מזה בנחרצות. זה בסדר, זכותך, אבל עדיין מותר לי.

עדיין כרגע אני היו"ר ומותר לי לומר את הדבר. ודאי שמותר, כמו שלכל אחד מותר. - - - אבל למה להסתייג? כשאני הייתי בכיתה א' הייתה לי מורה חיילת, עד היום אני מסתכלת עליה בהערצה. אני הייתי מורה חיילת. יפה מאוד.

תאמיני לי, שם עיצבתי את האישיות שלי,

נו, בדיוק, הינה הוכחה למה לא צריך. חבר הכנסת כסיף. גיליתי עולם ענק ונשארתי בתחום ההוראה בגלל זה.

אני נותן לכם צו 8, חבר'ה. די. אתם יודעים שאני לא אוהבת להוציא ואני לא מוציאה אף פעם ולא קוראת לסדר. יש לנו בדיוק עוד שמונה דקות, אני מבקשת להבהיר.

התפקיד שלהם בצבא איך אני אגיד לכם את זה אפשר להסתדר בצבא גם בלעדיהם. ממילא משולם שכרם - - - לא הייתי אומרת את זה. סליחה, יש פקידים ופקידות - - - - - -כל תפקיד, אבל יש בהחלט - - - שאפשר לשבץ. חברת הכנסת ביטון, זה לא שאין צורך. טלי, אבל הם לא דיברו. - - - אבל תנו להם לדבר. חברים, זה לא שאין צורך בפקידים ופקידות אבל יש תפקידים בצבא מיותרים ואפשר לתעל חיילים וחיילות ובני ובנות שירות לאומי למסגרות החינוך המיוחד. יש בנות שירות אבל הן לא - - - יותר. זה מה שמשולם. - - - מה שמכעיס זה שאין חובות למדינה הזו, רק זכויות. יש להם כוח אדם שיכול להיות - - - ועכשיו אתן, כל אחת אם אפשר מתכנסת לדקה וחצי, בגלל הזמנים אנחנו חייבים לסגור את המקום. תודה רבה. שמי ד"ר דגנית איתן ואני מנהלת את תחום מעונות היום השיקומיים באלו"ט, פעוטות על רצף האוטיזם. אני רוצה להגיד,

הוועדה פה מבחינתנו זה באמת לדון במשבר.

אני חושבת שהרבה מכם אמרתם ואני מודה לכם מאוד שלמדתם את הנושא לעומק, אבל אנחנו אכן במשבר. השנה, פעם ראשונה מאז שפתחנו את המעונות לפני יותר מ-20 שנה, היו כיתות גן שנשארו סגורות בגלל חוסר בצוות. אני אפילו יכולה להגיד שברמה המקצועית אנחנו מכשירים אותם, משרד הבריאות מאפשר לנו בתקצוב שלו לתוך המעונות להעסיק למשל בנות שירות לאומי, משרד הרווחה לא, ויש לי מעל 100 בנות שירות לאומי. אנחנו מכשירים אותן והן מקצועיות וטובות והעבודה שלהן במעון זה לא רק להכין לילד ארוחת בוקר או ללוות אותו לחצר, הן עושות עבודה חינוכית טיפולית ממדרגה ראשונה והמשמעות שלהן היא מעל ומעבר.

תדעו שהרב אייכלר, יושב-ראש הוועדה, קיבל פניות שלכן ותתכנס ועדה מיוחדת בעניין הזה כמשבר באופן עקרוני, על כל הרזולוציות שצריך ודורש הדיון. כי אנחנו במשבר. יש לכם עוד דקה וחצי לפני שיוציאו אותנו בכוח.

שלום. לי קוראים שירה עקיבא, אני סייעת במעון יום שיקומי שלוה. כל הכבוד לך. אנחנו אסירי תודה לך, אסירי תודה על העבודה האדירה, הקשה, המורכבת, המכילה, הרגישה עולם השקט והדממה, שלשם צריך להיכנס עם קשיים מאוד מאוד לא פשוטים. אני אסירת תודה לך. תודה רבה. תודה רבה. אז דיברתם פה באמת על הסייעות ודיברתם עלינו. אני בעצמי סייעת במעון יום שיקומי בשלוה, ממש פה בירושלים, קרוב לכאן. אני כן ממש אשמח להוסיף. נכון, הבאתם פה

בסופו של דבר ה-1,500 שקלים זה פתרון.

כן, אבל בסופו של דבר זה מרגיש, באמת שזה מרגיש כמו פלסטר.

פלסטר גדול, אני לא לא מעריכה אותו, אני מאוד מעריכה אותו. בסופו של דבר לי, נכנסים לי כביכול למשכורת עוד כמה שקלים לשעה, עוד כמה מאות לתוך המשכורת, גם ככה הדי עגומה שלי. אני לא מחפשת עכשיו לעשות כסף כי אני לא עובדת במקצוע

זה לא יעבוד ככה, אבל ה-1,500 שקל האלה, הפלסטר הזה, הוא מכסה פצע מאוד מאוד גדול. הפצע הזה, לא ניתן לפתור אותו רק ב-1,500 שקל. מסכימה. זה שיפור תנאים, זה לנסות להשאיר בנות בחינוך מיוחד. בנות לא רוצות לעבוד בחינוך מיוחד. אבל שתדעי שאנחנו רואים אתכן.

אני בעצמי חשבתי ללכת ולחצות את הכביש, והדבר היחיד שמחזיק אותי זה הילדים שלי וזה הצוות המדהים שלי הגננות והסייעות שאני עובדת איתן בסופו של דבר גם זה לא יספיק. האהבה שיש לי לילדים המדהימים האלה, המעון המדהים שלי, אני עובדת במקום שהוא כולו נתינה ואני לא צריכה את הטפיחה על השכם שאני נותנת ואני מעבר, אבל בסופו של דבר אם לא יהיה שיפור תנאים, באמת, זו בעיה מהשורש. נשים לא רוצות לעבוד בחינוך, הן לא יעבדו בחינוך, ואם לא נשפר את זה מהשורש, ננסה לתקן את זה, לשפר את התנאים, לגרום לבנות להרוויח את הוותק אין ותק, אני עובדת רק שנה במעון, רוב הבנות שאיתי עובדות רק שנה במעון, זה כלום זמן. אני רוצה לייעל את עצמי, אני רוצה לשפר את עצמי, לא בשביל עצמי,

בשביל הילדים המקסימים המיוחדים האלה. יש סיבה שקוראים להם מוכלים, הילדים עם המוגבלויות האלה סליחה, לא ילדים, אני עובדת עם פעוטות, אני עובדת עם ילדים בני שנה וחצי, שנתיים - - איזה מהממת את. - - והם בתהליך של רק לעמוד, להתחיל ללכת. את מקסימה,

כשילדה בת שנתיים רק מתחילה לעשות את הצעדים,

שאנשים לעולם לא יבינו.

אבל אתם חייבים, אתם חייבים לפתור את הבעיה. הפלסטר הזה הוא מבורך, תודה רבה לכם. אתם חייבים לפתור את הבעיה מהשורש. נשים לא יעבדו בחינוך המיוחד.

אני, גם לגייס את כל חבריי, שאני יודעת שחלקם כבר מגויסים ולא צריך לפעול כדי לתת מענה אמיתי והולם כי מגיע לכם. תודה רבה.

כי מגיע לילדים ומגיע למי שמטפל בהם.

ואני רוצה להודות לך ולכל מי שפועל בתחום הזה. זה תחום שלא מגיע לכותרות אבל מגיע להן הכותרות הכי מפרגנות. הכי מפרגנות והכי חזקות. תודה רבה לך. אני אשמח להוסיף. כעיר אשדוד, אנחנו מפעילים בעצמנו את מעונות היום השיקומיים בעיר. אורנה טוביאס, מנהלת מחלקת שיקום בעיריית אשדוד. אני סיגל ברלב, מנהלת מעונות יום שיקומיים באשדוד 16 שנה, והשנה מה שאנחנו חווים, אני לא זוכרת. נשארה לנו כיתה סגורה ללא צוות, וילדים בבתים. כפי שאמרתי, יושב-ראש הוועדה קיבל פנייה שלכן ויהיה על זה דיון מיוחד. תודה לכל מי שהגיע, תודה על הזכות שהייתה לי היום בוועדה המיוחדת הזאת למסור לכם דווקא בשורות של פתרון, גם אם זה פתרון שהוא פלסטר. תודה רבה לאוצר ותודה רבה לשר מרגי, שרואה אתכם. אבל לא משנה מי, אני רואה אתכם, זה בטוח. תודה רבה לך, שירה.

תודה רבה לכל העוסקים במלאכה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.